אני מתנצל על העיכוב בתחילת

כיוון שמנהל הוועדה עסוק בענייני הזום, בואו נעשה סבב קצר וכל מי שנמצא כאן יציג את שמו ותפקידו. נמצאים אתנו חברת הכנסת גבי לסקי וחבר הכנסת אורי מקלב תודה לכם על הצטרפותכם. בבקשה, אפשר להוריד את המסכה שמדברים. עורכת הדין נירית

הועברה רשימה של הנדרש למשטרה להשלמה, לרבות מכתב מסודר מהמנכ"ל שלנו והתחייבות מאת המפכ"ל, כפי שהוא מופיע במכתב הזה, שלא יהיו הארכות נוספות מעבר לחצי שנה נוספת. יש מספר נקודות מקצועיות שמפורטות במכתב הזה שדורשות השלמה, ונשמח אם המשטרה וגורמי המקצוע יוכלו להציג אותן. בסדר, תודה. בבקשה, נציגי משטרת ישראל, איפה אנחנו עומדים? מבחינת הקמת המערכת, מבחינה טכנולוגית, אנחנו נמצאים כרגע בסוף שלב הפיתוח של המערכת כאשר לפנינו עומדות שתי משימות לזמן שהתבקש משימה ראשונה היא הבדיקה לפני ולפנים של כל החוקה החדשה שפיתחה ויושמה במערכת בהתאם לחוק. המשימה השנייה היא המשימה של מה שנקרא הכנות טכנולוגיות, חישובים שנדרשים על כל האוכלוסייה על-מנת לשמר את המידע לפי החוק הישן, וזה תהליכים ארוכים, כל אחד מהם לוקח שבועות. אלה שתי המשימות העיקריות שעומדות בפנינו. בנוסף לשני הדברים האלה, כפי שהוזכר כאן, יש את הנושא של המשיקות מול הגופים כאשר את פיתוח הממשק מול הגופים אנחנו סיימנו, ועובדים אצלנו אנשים בלתת מענה או סיוע לאותם גופים שמביעים את רצונם להתממשק לממשק שפותח. כן, בבקשה אדוני. אני רק אוסיף ואומר כי זה חשוב, מעבר להיערכות ולהתחייבות שלנו שנהיה ערוכים בזמן הועבר לוועדה גם סטטוס של היערכות הגופים שהוא מאוד-מאוד חשוב כי בהמשך למה שאמרת לגבי דיון מעקב שצריך לעשות, יש כאן גם את הסטטוס של משרדי הממשלה שהוא במצב יותר טוב אבל בכל מה שקשור לרשויות המקומיות אנחנו פחות או יותר מול אותה שוקת שבורה למרות המשך הניסיונות שעשינו גם בדיון הקודם. להערכתנו, במצב הזה, אם לא תקרה פה התגייסות חירומית לדבר הזה אז הם לא יהיו ערוכים לדווח למרשם ויכול להיות שגם לא לקבל את המידע כמו שצריך לקבל אותו מהמרשם, וזה מאוד-מאוד משמעותי. אני יכולה לשאול משהו? תראו, אני הייתי פה בדיונים לגבי ההסכמון. ההסכמון היה משהו שלא היה קיים בכלל. עשיתם את זה תוך שנייה, ממש תוך שנייה הצלחתם לעשות מערכת מאפס.

שאחר-כך המערכת הזאת ,שקשורה לכל אזרחי המדינה, לתשעה מיליון ולא רק למי שיש לו מרשם, ואחר-כך גם פתחתם את הווידאו. לא יכול להיות שמערכת כזאת, שמצילה חיי ילדים, לוקח לכם כל-כך הרבה זמן. אז קראתי שהיו בעיות ולא המצאתם ולא מצאתם והיו בעיות וכולי. אם הייתם לוקחים את זה כמו שלקחתם את ההסכמון, וזה פי מיליון יותר חשוב וזה נוגע לפחות אנשים בהרבה, הייתם יכולים לעשות את זה. כבוד היושב-ראש, אני לא מבינה למה צריך עוד חצי שנה? חד-משמעית. אתם מסיימים את שנת הלימודים, אנחנו יודעים שלאחרונה נתפסו עוד מורים בבתי הספר שפגעו בילדים, וכאילו אומרים לי שזה לא דחוף. זה דחוף יותר מכל הסכמון, זה דחוף יותר מכל דבר אחר. אם הייתי השר, הייתי אומרת לכל המערכת הטכנולוגית במשרדים לעזוב את הכל ולעשות את זה. תוך חודשיים אתם יכולים להעמיד פה מערכת, לא צריכים חצי שנה. התייחסותכם בבקשה. אני אתייחס קודם כל, החלק שאת מדברת עליו לא קשור לכל מה שאנחנו מדברים עליו במסגרת התיקון של החוק כי כרגע, גם כשנהיה ערוכים לבצע את החוק ככתבו וכלשונו עכשיו, לא לכל דבר שהעלית פה יש מענה אבל אני רוצה לחדד משהו, ואני לא זוכר אם היית בדיון הקודם, שם הרחבנו קצת על המשמעות של החוק הזה, שהוא מאוד שונה מההסכמון או מדברים אחרים. צריך לומר שהחוק הזה חשוב לנו מאוד בהרבה מאוד היבטים: חברתיים, פנים-משטרתיים, ויש לו הרבה מאוד השלכות ועבדו עליו מאוד קשה לאורך הרבה זמן. אני מדבר פה גם בהיבט המשפטי אבל הייתי בעברי ראש מדור מידע פלילי שניהל את המרשם בתקופה שהעלו את המערכת הקודמת. המערכת הזאת אני לא מכיר הרבה חוקים שההשלכות של כל מילה ומשפט והאפשרויות המאוד שונות ומגוונות שיש בתוך החוק לחישובים, מחובר בצורה כל-כך הדוקה למערכות הטכנולוגיות. ולכן, גם כשחשבו על החוק הזה וישבו עליו שנים, בסופו של דבר, כשהגיעו לשלבי הפיתוח עלו נושאים שאנשי מחשוב יודעים להציף אותם כשלמעשה לא היה להם מענה והיה צריך לנסות לייצר לזה פתרונות. רק כדי לסבר את האוזן, ואמרתי את זה בדיון הקודם: החשיבה של אנשים שלא מכירים את המערכת הזאת היא שיש באיזה שהוא מקום ספרייה שיש בה את הרישום הפלילי של האנשים, ואז השאלה נכונה כי מה הבעיה לשלוף מהספרייה את המידע שצריך בזמן שאתה רוצה? אבל זה לא עובד בצורה הזאת. בגלל שיש המון חוקים עסקיים שבונים את המרשם הזה, וכל רישום יכול להשתנות ולהשפיע על רישומים אחרים. המשמעות היא שבכל פעם שמישהו לוחץ על כפתור כדי לקבל מידע מהמרשם, המרשם נבנה לגבי אותו אדם לפי כל החוקים. ההיקף של הפניות, כדי להריץ את אין-ספור החוקים האלה, הוא בהיקף של כמעט חצי מיליון ביום משום שכל לחיצת כפתור, אפילו של שוטר שרוצה לבדוק על מישהו כחוק גם אז זה מריץ את אותם חוקים. לכן, מבחינתנו המערכת הזאת מאוד מורכבת. כדי לעשות אותה בצורה שלא תעשה טעויות טעות שתהיה בתוך הדבר הזה, כמו שאת מבינה אני מניח, היא הרת אסון לכל מיני כיוונים או לגורם שלא יקבל מידע על מי שהיה צריך לקבל מידע או אדם שיש עליו מידע שלא היה צריך להיות או לא מדויק. לכן, כשאנחנו הגענו לכנסת לפני שנה, עשינו את כל ההערכות לזמן שייקח לבנות את הדבר הזה עם הצוות שעובד על זה. אנחנו השבתנו את הצוות הזה מכל עיסוק אחר. יש המון דברים שהיה צריך לעשות ומעניינים אותנו גם אנחנו השבתנו את זה לגמרי. במשך הזמן הזה התעסקו בזה וידענו מראש שנצטרך את השנה וחצי הזאת בתור הצעה שהציע היושב-ראש הקודם שאמר: בואו נחליט על שנה, תעשו את כל המאמצים. אם תצטרכו את חצי השנה שאמרתם מראש שתצטרכו אותה אז זה יחזור לכאן לדיון ולא יצטרך הליך של חקיקה. זאת לא מערכת שאפשר להגיד עליה בהחלטה: בואו, תעשו את זה עכשיו בחודשיים. זה שונה מאוד מהדברים האחרים, ובאמת-באמת שהזמן הזה היה נדרש ונעשו כל המאמצים האפשריים וההתגייסות של כל מי שיכול להיות רלוונטי לדבר הזה כדי שנעמוד בזמן הזה של השנה וחצי. לעמוד הכוונה היא להיות ערוכים לזה שזה עולה לאוויר ועובד בלי תקלות.

אני מבקש דרך מערכת הזום לשמוע את ההתייחסות של מר צחי שלום ממרכז השלטון המקומי. צהרים טובים. שמעתי פה קולות לא כל כך נעימים, נקרא לזה. אנחנו קיבלנו את השותפות, אקרא לזה, באיחור. המשטרה הלכה ופיתחה מערכת בהתאם לכללים שיש - - - במקום לפתח מערכת שהיא פתוחה ומאפשרת גישה מרחוק, כמו שאנחנו עושים מול משרדי ממשלה שונים, הם בחרו להקים מערכת משל עצמם, לעשות איזה שהוא ממשק, ושכחו שמהצד השני צריך גם מערכת שתוכל לקחת ולסחוב את הנתון הזה. מה שקרה בפועל, כשגילינו את זה, זה היה קצת מאוחר וכרגע אנחנו מדברים על הצורה מול המשטרה, המשרד לביטחון הפנים ומשרד המשפטים, איך אנחנו הולכים לבצע את זה כשהכוונה היא לעמוד בבקשה ולעשות את זה בצורה מסודרת. נכון להיום גם היום אנחנו מגישים תצהירים ובקשות למידע ומקבלים מענה.

הטענה הבסיסית של "אנחנו לא נהיה מוכנים" היא לא מדויקת. אנחנו נהיה מוכנים, אנחנו נמשיך לשלוח את ה - - - כמו שקורה היום ולקבל את המידע. אנחנו לא הגוף המעכב. תראו, אני רוצה לומר משהו: אני לא מתכוון לקיים כרגע דיון מעמיק בסוגיה הזאת, בראש וראשונה מכיוון שהוועדה הזאת לא מחליפה את הרשות המבצעת. עם כל הכבוד לגוף שאמון על הפעלת החוק, זאת לא ועדת חוקה אלא זאת ממשלת ישראל עם המשרדים הרלוונטיים. אני מסתכל על הדוח שקיבלתי ממנכ"ל משרד הבט"פ, על פי בקשת הוועדה יש פה רשימה של הרבה מאוד גופים שלטוניים, חלקם בכפיפות ישירה לממשלה, חלקם גורמים שלטוניים אבל לא בכפיפות ישירה, שמה שכתוב פה זה "טרם החל ממשק". אם ממשלת ישראל חושבת שאפשר לממש את החוק, אני אומר עוד פעם שלא ירדתי לפרטי-הפרטים לבדוק האם קיומו של ממשק בין הרבנות הראשית לבין המשטרה מסכל את העמידה בתנאי החוק או לא, ואני גם לא חושב שזה תפקידה של הוועדה. החוק חוקק. אני רק בא ואומר ומציב את סימן ההתראה בפני הרשות המבצעת, שב-12 ביולי נכנס החוק לתוקף, הוא מחייב את כל הגורמים. מטבע הדברים, המשטרה נמצאת כאן במוקד העניין כי היא מפתחת את המערכת אבל החובה לעמוד בהוראות החוק חלה על כל זרועות השלטון. אני אומר עוד פעם שאנחנו נקיים פה דיון מעקב בעוד שישה שבועות, יתבקשו להתייחס בדיוק למה מהממשקים האלה הוא תנאי בל-יעבור למימוש הוראות החוק ואז תסבירו איך אם הולכים לעמוד בדרישות. אני אומר רק דבר אחד: אנחנו לא נקבל בעין טובה ובנפש חפצה מצב ששבועיים לפני המועד של כניסת החוק לתוקף, בגלל שאיזה שהוא ממשק כזה ואחר לא פותח יבואו ויבקשו הליך חקיקה זריז כדי עוד קביעת מועד.

נעשה הליך חקיקה זריז כדי להפריד את הרשויות המקומיות מכל ה - - - ואז נעביר את זה בזמן.

חברת הכנסת לסקי, אני לא מתכוון להפריד שום דבר. יש חוק, קיבלו שנה וחצי, שיעמדו בהוראות החוק. אנחנו נמצאים חצי שנה לפני כניסת החוק לתוקף. לפני חודש קיימנו דיון שבו הצפנו את שאלת הממשקים, שהממשלה תיערך בהתאם. אם צריך שנוציא סיכום או מכתב שלנו למזכיר הממשלה, למנכ"ל הבט"פ ומנכ"ל משרד המשפטים ולומר להם: חברים, ההתרשמות שלנו שהמשטרה הציגה פה "גאנט" ברור ללוחות הזמנים של פעילותה אבל אין לפנינו לוחות זמנים ברורים להשלמת הליך הממשוק עם הגופים האחרים קחו לתשומת לבכם, בסדר. אדוני, לצורך הפרוטוקול הפנייה הייתה לפני יותר משנה - - אבל אדוני - - - - והוצגו גם דרכי ההתממשקות שהולכים להיות. זאת אומרת - - אדוני, אני מנסה מאוד להקפיד בחלוקת העבודה של הרשות המבצעת והרשות המחוקקת למרות שיש כל הזמן ניסיונות להנמיך את החומה. העניין הזה של לוחות הזמנים התפקיד שלנו זה לחוקק, התפקיד של הממשלה זה לבצע. שמזכיר הממשלה או מנכ"ל אחד מהמשרדים הרלוונטיים ינקטו בפעולות שצריך בשביל לעמוד בהוראות החוק. אף אחד לא יכול לטעון לבית הזה שלא נתנו את ההארכה שהתבקשה כי הנה, אנחנו הולכים לתת עוד חצי שנה.

מנכ"לית המועצה לשלום הילד ואז אנחנו מקריאים ומצביעים. תודה, אדוני. אני מנצלת את זכות הזעקה לפני הכל כי אנחנו מדברים על מערכות וממשקים, ואני רוצה 20 שניות לדבר על ילדים: מה נגיד לאלה שיכולנו להציל אותם? יכולנו להציל את הרצח של הנפש שלהם?

ובגלל העיכובים האלה, ושתינו ישבנו פה עד אישון לילה יחד עם רוב החברים שפה כדי שהחוק הכל-כך חשוב הזה עם התיקון הספציפי של פקודת העיריות יעברו. היו שנתיים לתחולה, אחר-כך דחייה ועכשיו עוד דחייה. מה נאמר לילדים האלה, איך נסתכל להם בעיניים ויכולנו? לא את כל עבירות המין ועבירות האלימות כלפי ילדים אפשר למנוע אבל יש כאלה שאפשר והדחייה הזאת, זאת המשמעות שלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה קונקרטית: עוד פעם, החוק לא חוקק בכהונה הזאת אז אני מניח שקודמי בקיאים הרבה יותר ממני אבל החוק מאפשר את אותו חריג שיאפשר לרשויות מקומיות שמפעילות מוסדות חינוך אני מקווה שיש פה פתרון גם למוסדות החינוך הפרטיים בהקשר הזה - - במוסדות החינוך הפרטיים עובדי ההוראה נבדקים באמצעות משרד החינוך. יש להם סמכות כבר היום - - אז אני רוצה לשאול האם למיטב ידיעתכם אין פתרון זולת הממשק הזה כדי לקבל את המידע הנדרש לבדוק את עובדי ההוראה במוסדות שבניהול רשויות מקומיות? אז אני אסביר רגע מה המצב: זה נכון מה שאמרה

שהעובדים ששייכים למערכת החינוך, למשרד החינוך כמעסיק יש מערכת התראה מידית, שזו הייתה לפני שנים הצעה של המועצה לשלום הילד, שהדבר הזה מוסדר. האם הוא מוסדר לשביעות רצוננו?

הסיפור הוא שאותם עובדים שמועסקים על-ידי השלטון המקומי אגב, זה לא רק עובדי הוראה, זה גם למשל נהגי הסעות תלמידים ילדים מאוד-מאוד פגיעים שנמצאים במצב מאוד פגיע אי אפשר להסתפק רק בשיטת התצהירים שניתן לעשות בה שימוש היום לפי פסיקה אבל הדבר הזה הוא לחלוטין לא מספיק. ולכן, התיקון העקיף הספציפי, סעיף אחד סופר-חשוב שנמצא בהצעה הענקית הזאת שמדברת על הרבה דברים חשובים שנוגעים לזכויות אדם יש סעיף אחד של השלטון המקומי ואני רק אומר לאדוני למקרה שהוא לא יודע, שהיה ניסיון באחת הכנסות הקודמות, כשיעקב אשר שימש יושב-ראש, להפריד בין החלקים האלה רק שלא היה מספיק זמן והכנסת התפזרה אבל אני מבינה שמשפטית אי אפשר לקחת סעיף אחד ולהפריד אותו. אפשר לעשות את זה, כפי שאמרה חברת הכנסת לסקי לעשות תיקון בזק בעניין הזה. זה דבר אחד שחייבים לעשות ואין שום סיבה להמתין שישה חודשים אבל צריך להסדיר את הנושא הטכני. הנושא הטכני, אפשר להסדיר אותו למשל, והנה הצעה קונקרטית, דרך משרד החינוך שמכיר לפחות חלק מהעובדים שהם לא עובדים שלו, הם עובדים של השלטון המקומי. נעשה ניסיון כזה סביב הנושא של מעונות היום שעוברים למשרד החינוך, אפשר לעשות את זה גם עם עובדים אחרים. למערכת החינוך יש מערכת שנקראת מערכת "פוש", מערכת התראה מידית ואפשר להסדיר את זה או לחילופין, לערב את משרד הפנים. יש פתרונות. אבל אם הדברים ימשיכו כמו עכשיו, גם בעוד חצי שנה אנחנו נהיה בדיוק איפה שעמדנו, עם אותה זעקה שלי שתישמע היטב בחלל הריק. בואו רגע נדייק בעוד חצי שנה, אם הפתרון הזה לא ימומש, נעמוד במקום פחות טוב ממה שאנחנו עומדים כרגע כי כרגע עומדים לרשות מעסיקים שמפעילים מיזמי חינוך היכולת לדרוש תצהיר או לעשות חיפוש על מידע פלילי, וברגע שהחוק ייכנס לתוקף אז אין את הזכות הזאת. אז זה לא שנעמוד באותו מצב, נעמוד במצב יותר גרוע. תראו, אני אומר עוד פעם: יש פה דברים שדורשים הבהרה, ואני בכוונה רוצה - - אני יכולה להיכנס לדברים ולשפוך אור עליהם אבל אתם לא מעוניינים. בסדר, זה לא עניין של מעוניין. עוד פעם, הרי נשמעו פה טענות מהותיות מכל מיני סוגים וכולי. אני באמת חושב שזה תפקיד של הרשות המבצעת, של המשרדים שיזמו את החוק. אנחנו נתאם פה דיון מעקב. בדיון מעקב מראש, הח"כים ידעו שאפשר להעלות את העניינים האלה. ככל שתרצו, אני אשמח לקבל מכם פנייה ספציפית בסוגיה הזאת. צריך להבין בפנייה הזאת מה הם אותם אזורים אפורים או מתים שיוותרו עם כניסת החוק לתוקף אם לא הכל יתממש. אני מבקש התייחסות של משרד המשפטים, אני מציע שזה ייצא גם ליו"רית ועדת החינוך והיו"רית של הוועדה לזכויות הילד, ככל שמדובר בסוגיות הללו ובסדר, יש לנו חצי שנה לטפל... מה שכן חשוב לי להגיד בהקשר הזה, שגם כשהחוק ייכנס לתוקף והרשויות המקומיות יהיו מוסמכות לבדוק מגוון של תפקידים בהתאם לאמות המידה שנקבעו באותו תיקון עקיף לפקודת העיריות, עדין המימוש של הרשות הזאת שהחוק יקנה להם תלוי ברשויות המקומיות עצמן.

מתוך 257 רשויות מקומיות יש פחות מכף יד אחת של רשויות שמומשקות למשטרה על-מנת לקבל מידע פלילי בתפקידים ובמשרות שיש להם היום כבר זכאות על-פי דין. זאת הצעקה שעולה כאן, לא? אבל יש להם רשות להתחבר היום, ואף-על-פי כן פחות חמש רשויות מקומיות עושות את זה ומנצלות את הזכאות שכבר יש להן. זה לא בתפקידים שמעניינים את ורד אבל גם לגבי התפקידים האחרים פחות מחמש רשויות מקומיות התממשקו. זאת אומרת שגם כשנעשה את כל תיקוני החקיקה הנדרשים, ואנחנו כממשלה נפעל ובית המחוקקים יפעל, עדין הרשויות המקומיות צריכות להיות אלה שפועלות בהקשר הזה. ברור, אלא אם בית המחוקקים יקבע פה חובה חקוקה שמטילה חובה על הרשויות המקומיות לבדוק את זה ואת זה ואת זה, אבל אני אומר עוד פעם: תראו, אני חושב שיש פה סוגיה מאוד-מאוד כבדה. אני חושב שטוב שגופים אזרחיים כדוגמת המועצה שמים ליבם לעניין. אני מציע שגם תבואו בדין ודברים עם משרד המשפטים, גם עם משרד הפנים בואו נמפה את הסוגיה. אני לא יודע אם הוועדה שצריכה לעשות את דיון המעקב בנושא הספציפי הזה זו ועדת חוקה או אולי עדיף שזה יהיה בוועדת חינוך אבל ברור שיש פה סוגיה. הארכת הזמן מאפשרת לנו עוד חצי שנה של טיפול בסוגיות האלה וזו הזמנה פתוחה להציף את הסוגיות האלה,

מכובדי, אנחנו קוראים את הצו ומצביעים. "בתוקף סמכותנו לפי סעיף 58(א) לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 (להלן החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אנו מצווים לאמור: דחיית יום התחילה1. יום התחילה כאמור בסעיף 58(א) לחוק נדחה בזה ליום י"ג בתמוז תשפ"ב (12 ביולי 2022)."

אושר פה אחד. מכובדי,

אנחנו ניפגש בעוד שישה שבועות לדיון מעקב בנושא.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:58.